היום 16 בפברואר 2022, ט"ו באדר א' התשפ"ב. השעה היא 10:37. מעבר לחברי הוועדה הנכבדים,

חבר הכנסת פינדרוס שיושב איתי כאן הבוקר, והנציגים של משרדי הממשלה, סוף סוף נפתחה הכנסת לביקורי נוער וילדים. ואני שמחה מאוד. שלום וברוכים הבאים. הגיעה כיתה מליד"ה. אני מקווה שתהיה לכם חוויה נעימה, מלמדת, תיהנו ותלמדו בכנסת, ואנחנו נשמח לשמוע חוויות בסוף היום שלכם. הדיון שאנחנו מקיימים עד שתיפתח המליאה הוא בנושא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש הוראת שעה), התשפ"ב-2022, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. לפני שנקריא את החוק עצמו, אנחנו מדברים למעשה על תיקון שבו אנחנו מבטלים את הקיזוז של הקצבאות אחת עם השנייה. אולי היועצת המשפטית תיתן על זה עוד מילה. גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להציע הצעה לסדר להתנהלות הדיון בין קואליציה לאופוזיציה. כבר? עוד לפני היועצת המשפטית?

לסדרי הדברים.

חבל לי שהילדים ילמדו פעם ראשונה על שיתוף פעולה וכמה ישראבלוף יש פה בכנסת. אז בואו נעשה לכם סדר בדקה אחת. יש גם דברים טובים בכנסת. אנחנו כאופוזיציה בעד החוק הזה, ואני הולך להצביע בעד החוק הזה. לצורך ניהול מו"מ על זמן מליאה, הוגשו על ידי האופוזיציה הסתייגויות. אני מתכוון מבחינת התקן לנמק אותן, אבל לא מתכוון להצביע בעדן. אז אין צורך בגיוסים. לצורך ניהול מו"מ על זמן מליאה ובקשות רשות דיבור אלה הנושאים שהוריתי על ידי ראשי האופוזיציה. בכל מקרה אנחנו בעד הדבר הזה. נצביע בעד, וחושבים שזה דבר נכון. וכמו שאמרתי, ההסתייגויות הו לצורכי מו"מ של ועדת ההסכמות.

כמה הסתייגויות הוגשו? יש פה בקשות רשות דיבור של כל הסיעות, ויש פה שתי הסתייגויות בשם כל הסיעות. זאת אומרת, חבר כנסת שיש לו הסתייגות לא יכול לקבל רשות דיבור. השאלה היא מה אתם רוצים, בקשות רשות דיבור או את ההסתייגויות? מכיוון שאני מייצג הרבה סיעות, אז תשאירי את ההסתייגויות ותורידי את רשות הדיבור, לצערי הרב. אתה מושך את הבקשה לרשות דיבור.

כי כמו שאמרתי, זה לצורכי מו"מ שאני לא מנהל אותו. זה לא קשור לחוק. מה סוכם? סליחה, לא שמעתי. הוא מבקש שנצביע על שתי ההסתייגויות. ואני נמנע. ולגבי רשות הדיבור? רשויות הדיבור נמחקות. בסדר גמור. פינדרוס, אתה נמנע ואני תומך?

אתה בעד החוק. כשיושב פה מנכ"ל הביטוח הלאומי? נראה לך? מנכ"ל הביטוח הלאומי, מר מאיר שפיגלר, כמה מילים שלך. קודם כל, אני שמח על זה שיש כאן אחדות דעים. מדובר כאן בהצעת חוק שיש בה אצילות נפש של שר האוצר משום העובדה שזה מוצדק, זה נכון. זה לא היה בבסיס החקיקה של הביטוח הלאומי בעבר. זה קרם עור וגידים במהלך משבר הקורונה, וזו בדיוק הדוגמה שמשבר יוצר הזדמנויות, וזה מתקן עוולות שהיו בחוק הביטוח הלאומי מאז ומתמיד. והגיע הזמן באמת לעשות לזה סוף, ולהשאיר את זה כדבר מובנה בתוך החוק של הביטוח הלאומי. לא הוראת שעה ולא כלום.

עוד דבר אני רוצה לומר, וזה בהחלט צעד מאוד משמעותי כדי לעזור לאלה שידם אינה משגת. וצריך במקום מתוקן, בחברה מתוקנת, לסייע בידם. זה עוד צעד שעושה משרד האוצר ושר האוצר בהקשר הזה. עוד נקודה חשובה, ברשותך. היות ואת יושבת-ראש הוועדה, ואת הובלת את הדיון ואחר כך גם את קבלת ההחלטות לעניין פיצוי בגין ימי בידוד לעצמאים וימי מחלה, אז אני אומר בריש גלי, הביטוח הלאומי מוכן לבצע את התשלומים בגין ימי הבידוד וימי המחלה אתמול. לא מחר. אנחנו נמצאים כרגע בדין ודברים ועבודת מטה משותפת עם משרד הבריאות ועם ישראל דיגיטלית לעניין הממשק להעברת הדיווחים הללו. איזה מסר אתם מקבלים מהם? תוך כמה זמן הם יהיו מוכנים? אני מעדכן: הם אמורים להעביר אלינו כנראה ממשק מתואם בין משרד הבריאות לבין ממשל זמין בטווח של כשבועיים. אנחנו נקבל את זה. מיד נבצע את הניתוחים והבדיקות שלנו, ואנחנו לא נעכב את זה לרגע. כמובן שכל התשלומים הם בדיעבד, רטרואקטיבית. הביטוח הלאומי, מבחינתו, עם המערכות שלו, מוכן. אנחנו מקבלים את הממשקים, כמו שציינתי, ממשרד הבריאות והפניות של הנוגעים בדבר, ואנחנו מיד נעביר את התשלומים. ההערכה היא שהדבר הזה יסתיים, מבחינתנו, כמה שיותר מהר. בחודש מרץ? כנראה שזה ריאלי באמצע חודש מרץ. אז זה לענייני התשלום של ימי בידוד לעצמאים. ואנחנו מדברים רטרואקטיבית על חודש יולי.

וגם ימי מחלה החל מה-21 בדצמבר ועד ל-15 בפברואר. ואני אומר עוד פעם, אם נקבל את הממשקים ממשרד הבריאות, אז אנחנו מחר נעביר את התשלומים. ואני אומר את זה בעיקר באמצעותך לכל העצמאים ולכל המעסיקים, שידעו שאלה פני הדברים. הערה חשובה מאוד. אנחנו דנו בזה. זה היה לפני שבועיים,

כשאישרנו את חוק ימי בידוד לעצמאים. וכבר בדיון ההוא אתה אמרת שמבחינת הביטוח הלאומי, ברגע שתקבלו את כל הנתונים אני מניחה שבטח הגישו הרבה מאוד תביעות של עצמאים מאז. ועכשיו צריך לדעת איך להצליב את הנתונים ולהעביר את התשלום. וברגע שאתם מקבלים את הנתונים ממשרד הבריאות, אתם יכולים תוך כמה ימים להעביר את התשלום. אנחנו עושים רק טסטינג, לראות שאין בעיה עם הממשק. ועוד נקודה חשובה שגם עברה בוועדה הזאת, זה הנושא של זיכוי גם בגין יום המחלה הראשון של העובדים השכירים. גם זה יהיה חלק בלתי נפרד מהתשלומים הנ"ל, ואנחנו נסיים אותם מיד כשנקבל את הקבצים.

רבה, מאיר שפיגלר. אנחנו רוצים להקריא את החוק עצמו. אני רוצה שתסבירי את החוק שאנחנו עומדים להצביע עליו ומכינים לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו מדברים בעצם על מי שזכאי לקצבאות אזרח ותיק,

שאירים, הבטחת הכנסה ותשלום מזונות ושזכאים גם לתשלום דמי אבטלה. ואז אנחנו אומרים שלעניין תשלום הקצבאות האמורות יראו את דמי האבטלה שלהם כהכנסה מעבודה וממשלח יד. מסווגים אותה כהכנסה מעבודה. דמי אבטלה בגלל הקורונה? בכלל דמי אבטלה. כל דמי אבטלה.

כלומר, לשנת 2022 כרגע. אבל זה רק בגלל הקורונה. אני חושב שזה צריך להיות קבוע. כרגע זה לשנת 2022. בעיקרון, הכנסות מעבודה וממשלח יד לא מובאות בחשבון במלואן.

יש לנו סכום שלא מובא בחשבון. אנחנו מתעלמים מחלק מהסכום. וברגע שאנחנו מסווגים גם את דמי האבטלה כהכנסה מעבודה, אז רק חלק מדמי האבטלה ינוכה מהקצבה שמגיעה להם. ההוראה הזו תאפשר לחלק מהזכאים, לא לכל הזכאים, לקבל גם את דמי האבטלה וגם את הקצבה בו זמנית, כפי שבזמן עבודתם הם היו זכאים לקבל גם הכנסת עבודה וגם את הקצבה, ולכן היא מכונה כפל קצבאות. אני אסביר, ברשותך,

בגלל שדמי אבטלה מוגדרים בחוק כקצבה, אז הם השיתו על שאר הקצבאות את האמירה שאין אפשרות לקבל כפל קצבאות.

באותו רגע שדמי האבטלה הופכים להיות שכר לכל דבר ועניין, אז אין כפל קצבאות. ובהתאם לכך, כל מי שזכאי לקצבה בגין הכנסה ממשלח יד, ימשיך להיות זכאי לאותה קצבה גם לאחר שיקבל דמי אבטלה. ובהמשך לדברים שאמרת קודם, אנחנו כוועדת העבודה והרווחה, ואנחנו באופן אישי, גם כל מי שישב כאן בדיונים הקודמים אתה יודע שגם בעניין הזה וגם בעניין של קיזוז דמי ההכשרות למי שנמצא בתקופת אבטלה, אנחנו לגמרי מתנגדים לכך שזה יהיה הוראת שעה. בשלב הזה אנחנו מאשרים את זה, אבל כמובן שאנחנו פועלים כל העת להפוך את זה להוראת קבע.

אני מבקש להוסיף הסתייגות שכל האופוזיציה חתומה עליה - - - חבר הכנסת קיש,

גם לא בשמי, בבקשה. אז לא דיברתי בשמך. דיברתי בשם חברי ועדת העבודה והרווחה. נדמה לי שאדוני אינו חבר. אם דיברת בשמם, אני לא יודע.

אז הנה, אני מבהירה.

מבקש לכתוב הסתייגות שזה יבוטל מהוראת שעה וייכנס לתוקף לכל זה, ואני אומר לך להחתים את זה כל חברי האופוזיציה חתומים כפי שהגשנו. ויכול להיות שאנחנו נוסיף עוד הסתייגויות. ואנחנו נשקול להוריד את כל ההסתייגויות אם הממשלה תסכים שזה יהיה קבוע ולא הוראת שעה. אז הנה, אני אומרת לך שקיבלנו כבר כמה הסתייגויות. כי אחרת, זה יעכב לכם מאוד זמן מליאה. אנחנו רוצים להוסיף עוד הסתייגויות. כמו שאמר חבר הכנסת פינדרוס, הבנו שאתם רוצים לקיים משא ומתן. אני מכבדת גם את חברי האופוזיציה שיושבים פה ואת חברי הקואליציה שלא נמצאים פה. ואנחנו רוצים,

להכניס ולקדם עכשיו בדיון הזה, כדי שאפשר יהיה להצביע על זה. אחר כך תגישו את ההסתייגויות. תעשו כמיטב יכולתכם גם בדיון הזה וגם במליאה. הכול בסדר. אנחנו רוצים להתקדם. אני אשמח לקבל זכות דיבור.

ראשית, אנחנו כמובן מברכים על החקיקה. אנחנו מחזקים את הביטוח הלאומי, ואת המנכ"ל בעשייה המבורכת שלו.

אנחנו כאופוזיציה רוצים להשפיע, והדרישה שלנו אני מדבר פה בשם כל חברי האופוזיציה שזה לא יהיה הוראת שעה. ואנחנו נעכב את הדבר הזה. אני אומר לך כממשלה. אתם לא תקבלו, כי אני אבקש עוד זמן להסתייגויות, ואנחנו רוצים לוודא שהדרישה שלנו תתקבל. אם הדרישה שלנו תתקבל, אנחנו נסיר את ההסתייגויות ונישאר רק עם דיבור בלבד. כרגע אנחנו בשלב הכנת ההסתייגויות. אני לא יודע עד מתי אתם רוצים שנספיק. יש לנו מליאה בשעה 11:00. בסדר, אבל אי אפשר להגיד לנו הכול מעכשיו לעכשיו. הדיון הזה היה קבוע. הוא לא נודע הבוקר. הכול מפורסם. כרגע יש שלוש הסתייגויות? כרגע יש שלוש הסתייגויות. אני רק רוצה להבין, אדוני, זו הסתייגות בשם סיעת? כל האופוזיציה. אלא אם אוסאמה סעדי - - - לא, לא. אני - - - רגע, רגע. סיעות הליכוד, יהדות התורה, ש"ס והציונות הדתית. מגישות איזו הסתייגות? שהתיקון יהיה קבוע. ולא הוראת שעה. יש לנו עוד שתי הסתייגויות שהוגשו כבר על ידי כולם. ואנחנו נוסיף עוד שלוש הסתייגויות שאני אתן לך אותן. זה צריך להיות ממש עכשיו, לפני ההצבעה. אז אני עכשיו אכין לך אותן.

בבקשה, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. ואחר כך משרד האוצר. גברתי היושבת-ראש, חבריי, כבוד המנכ"ל אתה לא מוכן רק מאתמול, אתה מוכן מלפני שנה. אנחנו מכירים אותך, מאיר. אתה איש משימות ואיש ביצוע מעל ומעבר, ואנחנו סומכים עליך. אתם בביטוח לאומי בתקופה הזאת, אתה וכל העובדים וכל הפקידים, מגיעות לכם מילות תודה. לא תמיד משבחים, אבל לפעמים צריך לשבח כשצריך. לגבי החוק הזה, כמובן שאנחנו תומכים בחוק החשוב הזה שמאפשר כפל קצבאות בגלל המצב הזה. באמת עדיף היה, והרציו ידוע וההיגיון ידוע, שזה יהיה הוראת קבע, ולא רק כל פעם באים ועוד פעם שלוש קריאות. בשביל מה? חבל גם על הזמן של הוועדה שיכולה להתעסק בחוקים חשובים. ולכן אנחנו תומכים בחוק הזה ואני מבקש רשות דיבור בשם כל הסיעה. תודה רבה. תרשמי את זה, בבקשה. משרד האוצר, בבקשה. אני דניאל בלנגה, ממשרד האוצר. אנחנו כמובן תומכים בהצעת החוק. גם הוקצה לה מקור תקציבי. לעניין הוראת השעה, בגלל שאנחנו עכשיו באמצע השנה, המקור התקציבי שהוקצה כרגע הוא לשנה אחת בלבד. מה ההערכה שלכם? כ-70 מיליון שקל בשנה. אם רוצים לעשות את זה כהוראת קבע, צריך לעשות את זה באופן מסודר, במסגרת תקציב המדינה, ואנחנו אכן מתכוונים לבחון את ההכנסה - - - האם הכוונה בתקציב הבא היא להפוך את זה להוראת קבע? הכוונה היא לבחון אם - - - נראה לי שהמילה לבחון השתרבבה לך במשפט.

עם כל הכבוד לתקציב המדינה שעוד לא הוגש, זה חוק. ואם הוא יהיה בחוק, אתם תכניסו. אז אני לא צריך לחכות לתקציב שלכם.

המקור התקציבי כרגע הוא לשנה אחת ואנחנו נבחן במסגרת דיוני התקציב לשנים 2023 ו-2024 אם להפוך את זה גם להוראת קבע.

תודה רבה. אני עו"ד שרית דמרי מביטוח לאומי. אני רק אציין שהחוק חל רטרואקטיבית מינואר 2022. מצוין. שמרית,

אני יכול להוסיף עוד הסתייגויות, אם תרצו. הן מוכנות. מה שאתה רוצה. יש לך שמונה דקות, יואב. אז, בבקשה. אם אני יכול ואת רוצה, אני אקריא. נראה לי שהגשת מספיק.

שרית תקריא את הנוסח. בבקשה, שרית. "הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש הוראת שעה), התשפ"ב-2022 תיקון חוק הביטוח הלאומי, הוראת שעה 1. בתקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023) (להלן, תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995‏ (להלן, חוק הביטוח הלאומי), כך: (1)בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", בסופה יבוא "ולעניין סעיפים 200, 201 ו-202, גם הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158"; (2)בסעיף 238, בהגדרה "הכנסה", בסופה יבוא "ויראו הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 כהכנסה מעבודה או ממשלח יד"; (3)בסעיף 320(ח), המילים "לדמי אבטלה או" לא ייקראו. שיפוי 2. אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי לגבי כל סכום שהוצא בעד כל גמלה או תוספת גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי כנוסחן בחוק זה. תיקון חוק הבטחת הכנסה, הוראת שעה 3. בתקופת הוראת השעה יקראו את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980‏ (להלן, חוק הבטחת הכנסה), כך שבסעיף 12(ג), בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (5) יבוא: "(6) דמי אבטלה כהגדרתם בסעיף 158 לחוק הביטוח, בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)." תיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה) 4. בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), התשפ"א 2021‏ (1)פסקאות (4) עד (6) לסעיף 3,

(2)סעיף 4, בטל, (3)סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לסעיף 8, בטלים. תחילה ותחולה 5. (א)תחילתו של חוק זה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022). (ב)סעיפים 195, 238 ו-320 כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה, יחולו על גמלת אזרח ותיק, גמלת שאירים, קצבת נכות ודמי אבטלה המגיעים לפי חוק הביטוח הלאומי בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022), ואולם לא תופחת זכאותו של מבוטח לגמלה בשל הוראות הסעיפים האמורים כנוסחם בחוק זה. (ג)חוק הבטחת הכנסה כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, יחול על גמלה המגיעה לפי החוק האמור או על תשלום המגיע לפי חוק המזונות

התשל"ב 1972‏, המשולמים בעד התקופה שמיום כ"ח בטבת התשפ"ב (1 בינואר 2022) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)." תודה רבה. מדובר בהצעת חוק ממשלתית, כאמור, שמאריכה את הוראת השעה שהייתה בתקופה הקודמת, בשנת 2021 - - - לא. זה ב-2020, עם פרוץ משבר הקורונה. ממרץ 2020, ונכון לעכשיו עד סוף שנת 2021. הייתה הוראת שעה ואנחנו מאריכים אותה עכשיו בשנה, אם אני לא טועה.

לשנת 2022. ונרשם בפרוטוקול שגם הקואליציה וגם האופוזיציה פונים למשרד האוצר בדרישה להפוך את זה להוראת קבע. לא, לא. אל תדברי בשם האופוזיציה. אתם רוצים להפוך את זה להוראת קבע. את פונה למשרד האוצר. אני לא פונה. מאה אחוז. אז אני פונה, בשם חבריי בקואליציה ובוועדת העבודה והרווחה, להפוך את זה להוראת קבע. רגע, יש חברים מהאופוזיציה פה? שלושה. אז אנחנו יכולים להפיל לך את החוק. אתם לא יכולים. למה אתם לא יכולים?

זה אחד.

אתה לא חבר, יואב קיש. דיברתי על האופוזיציה שיכולה. דבר בשמך. הנה, בבקשה. חבר הכנסת סעדי כבר לוקח ממך מרחק. אבל האופוזיציה רוצה את החוק. זו הנקודה. כולנו רוצים את החוק, עם השיפורים.

מכיוון שיש פה תלמידים והם ירושלמים, וזה מחייב אותי, הסברתי להם מהרגע הראשון מה קורה פה ביום-יום. אנחנו חייבים להתחיל עם ההסתייגויות. קדימה. אני מבקש להוסיף שתי הסתייגויות נוספות, שכל הסיעות מלבד הרשימה המשותפת, עליהן. הראשונה, לפני סעיף 1, מטרת החוק להקל על הציבור בתקופה שבה שר האוצר מתעלל בעצמאים ובשכירים.

הרגע. יצירתי. והשנייה? ובסעיף 2, הערה על השיפוי. כתוב: אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי. במקום לגבי כל סכום שהוצע, אנחנו רוצים להוסיף בסך 150% מכל סכום שהוצע, ולהוסיף, כהחזר תשומות. חבר הכנסת קיש, אפשר שוב?

התוספת היא שאנחנו רוצים שהוא לא ישפה אותו רק ב-100%, אלא ב-150%. ואנחנו מגדירים את זה כדי להכניס שם תיקון שאומר שהפיצוי יהיה ב-150% על כל סכום. וזה כמובן כהחזר תשומות והשקעה גדולה של הביטוח הלאומי לטובת התושבים והאזרחים, מה שלא רואים במשרד האוצר.

אני רק אומר שלגבי ההסתייגות לסעיף המטרה, יש הנחיות לעניין ניסוח הסתייגויות ואיך אפשר לנסח הסתייגויות, ואסור להכניס בהן כל מיני כינויים מעליבים וכולי. אני לא הכנסתי שום כינוי - - - בסדר גמור. שמרית, תודה. כמה הסתייגויות יש בסך הכול לכל האופוזיציה?

עכשיו אני אומר פה בצורה ברורה, האופוזיציה תומכת בהצעת החוק. הדרישה היחידה שלנו מהאוצר ומהממשלה ומהקואליציה, ומיו"ר הוועדה אפרת רייטן שבאמת מאוד מעריכים אותה.

אני חושב שזו אחת הוועדות, אולי היחידה, שאפשר לעבוד בה פה בכנסת הזו. אז כן מגיע שאפו ופרגון, ואני לא בא לתקוע סתם בכוונה. כרגע יש זמן מליאה של חצי שעה כפול 50, 25 שעות זמן מליאה.

אבל אנחנו מוכנים להסיר את כל ההסתייגויות ולהשאיר רק הסתייגויות דיבור, בכפוף לכך שתהיה הסכמה מלאה שזה ייכנס קבוע, וזו החלטה של האוצר, כי אחרת החוק הזה לא יגיע למליאה או אם יגיע, ייתקע 20 שעות במליאה. שיעור באזרחות ככה עובדת הכנסת.

ככה עובדת האופוזיציה. תודה רבה, חבר הכנסת קיש על הדברים האלו. תפקיד ועדת העבודה והרווחה להכין את החוק לקריאה שנייה ושלישית אני מסבירה גם לדור הצעיר שיושב כאן. אחרי שהקראנו את לשון החוק, אנחנו עכשיו נצביע על ההסתייגויות. אני לא תוקע. תירגעו, תירגעו. אני לא תוקע לכם.

אני נמנע בהצבעה בשביל לא לתקוע את החוק. אז אנחנו נצביע על ההסתייגויות, בבקשה. הסתייגות ראשונה, בסעיף 1 במקום: ט' בניסן התשפ"ג, 31 במרץ 2023, יבוא: י"א בתמוז התשפ"ג, 30 ביוני 2023. מי בעד

ירים את ידו. מי נמנע? מי נגד? הצבעה בעד,

ההסתייגות נפלה ועולה למליאה? נכון.

אחרי המילים: אוצר המדינה ישפה, יבוא: בתוך תקופה של חצי שנה קלנדרית.

אין. מי נגד?

מי נמנע? חבר הכנסת פינדרוס. הצבעה בעד, אין נגד,

אז אנחנו מצביעים על החוק עצמו?

בואי, מיכל.

בשיעור לאזרחות, זה היה הפחד של הקואליציה שאולי אני אפר תהיו רגועים.

משמח שאנחנו מצליחים גם בשנה שעברה וגם השנה לעזור לנכים, לקשישים, ולחד-הוריות להחזיק את הראש מעל למים, לקבל אלפי שקלים בחודש בתקופה הקשה הזאת של יוקר המחיה. עבדנו יחד איתך, יחד עם הביטוח הלאומי ועם משרד האוצר להוביל את העניין הזה. וזה מעציב, כי כמו שאת רואה, הנושא של הוראת השעה בשנה שעברה מקבלי ההחלטות החליטו על הוראת שעה וגם השנה. ולצערי, גם לקראת הדיון בתקציב 2023 נצטרך שוב להיאבק על הוראת השעה. ועם כל מה שאמר חבר הכנסת קיש, אני לא יודע מה יהיה, אבל בסופו של דבר צריכים לזכור שכבר חודשיים שמקבלי הקצבאות לא מקבלים את הכסף. נכון שזה יהיה רטרואקטיבית - - - לא, לא. כבר אנחנו מתקנים אותך. שפיגלר, בבקשה. אני לא רציתי להגיד את זה, ואני אומר את זה כעת. היות ואנחנו מודעים למשמעות של התיקון הזה, אז טיכסנו עצה והיינו פרודוקטיביים במקרה הזה. איש לא נפגע. הכנסנו את זה במתכונת מסוימת של הגדרה. אני לא ארחיב את הדיבור כי זה משהו פנימי בתוך המערכת. אף אחד לא נפגע, גם בתקופה הזאת, עד שהחוק הזה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. השאלה היא אם הם קיבלו כל חודש את - - - כן. הם קיבלו את הכסף למרות שהוראת השעה לכאורה פגה בדצמבר. אף אחד לא נפגע. - - - ונחכה להוראת השעה, ותודה - - - וכנ"ל לגבי ההכשרות, אם אני לא טועה. גם זה עדיין לא עבר, ועדיין המנכ"ל מצא לזה פתרונות זמניים כדי לא לפגוע באנשים שיוכלו להיות בתקופת אבטלה ולהמשיך לעשות את ההכשרה ולצאת מהמעגל. כל הכבוד לך על זה. אני רוצה להסיר את הכובע בפניך בעניינים האלה. תודה רבה. מילה אחרונה של ד"ר עמיחי תמיר, גם הוא בזום. בוקר טוב ותודה. בגדול אנחנו מפרגנים כמובן לחוק. אבל בהקראה נשמטה קצבת הניידות. הייתי רוצה לדעת אם זה אמיתי או סתם שגגה. התיקון מעולם לא כלל את קצבת הניידות. התיקון חל על קצבת נכות כללית, קצבת אזרח ותיק ושאירים, וקצבת הבטחת הכנסה ומזונות. כלומר, קצבת הניידות עלולה להיפגע? לא. שום דבר לא השתנה בעניינה. זה מה שאומרים.

לא היה שם שום שינוי שפוגע.

אם יש בעיה של כפל קצבאות וקצבת הניידות לא נכללת, אז יש כאן בעיה.

שם כפל גמלאות. אין כפל קצבאות. תודה רבה על ההבהרה ועל השאלה

אין מה לעשות כאן תיקון מכיוון שממילא הם לא נפגעו כתוצאה מזה שמשכר הם קיבלו דמי אבטלה. כבוד היושבת-ראש, אני רוצה להודות לך בשם הביטוח הלאומי, על כל מה שעשית ועדיין - - - למה אתה מסכם? אני אומר עוד פעם. זה דבר משמעותי. אני לא אומר את זה סתם ואני מקווה שזה יעבור במהרה כחלק בלתי נפרד מספר החוקים לא בהוראת שעה. זו ודאי גישתו של הביטוח הלאומי. וכן להודות לשר האוצר ולשר הרווחה ולכל העוסקים במלאכה, גם מקרב כל עובדי הביטוח הלאומי.

אני ממש מודה לך, מאיר. תרשה לי לקרוא לך מאיר, ידידי, גם בפורום הזה. אני רואה איך אתה מייצג את המוסד שאתה עומד בראשו, את האנשים ואת האוכלוסיות השונות, באמת מאהבה ומתשומת לב אמיתית, ומחיבה ודאגה. ואלה דברים שלא קיימים אצל הרבה מאוד אנשים שנמצאים בפוזיציות האלה. ולראות את הפעולה שלך שבאה מהבטן, ואתה נלחם לפעמים בתחנות רוח ובריקדות, וזה דבר שהוא באמת מרשים וגם סוחף אחריו אחרים. אז אני מודה לך גם בשיתוף הפעולה הזה, וכן ירבו.

אני נועלת את הדיון. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.